בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. היום י"ד באדר א' תשפ"ב, 15 בפברואר 2022. על סדר היום: תכניות משרד האוצר והממשלה לסיוע כלכלי